זה מאוד קצר. בקשה לדיון מחדש. יש כאן איזה דבר שהם מבקשים שנתקן ואנחנו בעד לתקן. מלכיאלי בעד לתקן. מי בעד אישור הבקשה לדיון מחדש בחוק של מלכיאלי?

מה התיקון? בדיון אתמול הייתה צריכה להיות התייחסות לגבי תחולת החוק ביחס לבקשות לפטור מארנונה שהוגשו בשנת 2019 ואילך, שעליהן יחול הדין המוצע. לגבי הבקשות הקודמות יחול הדין הנוכחי היום. בתחילת הדיון ההוראה הזאת נשמטה. סעיף 2 יאמר: הוראות חוק זה יחולו לגבי בקשות לפטור מארנונה כללית המוטלת בגין שנת 2019 ואילך. לגבי בקשות לפטור מארנונה כללית בגין שנת הכספים שקדמה לשנת הכספים 2019, יחולו הוראות סעיף 5י לפקודה כנוסחו ופרסומו של חוק זה.

ההבחנה היא לשנת המס. כך זה משקף את זה. הנוסח סוכם עמנו. אני אומר מילה לגבי בקשות שהוגשו. המטרה של התיקון וההבהרה הזאת שהוקראה היא לייצר סדר. כל הבקשות שכבר הוגשו ימשיך לחול עליהם ההליך הקיים לפי החוק הקיים. בקשות חדשות שיוגשו, יחולו עליהן ההוראות החדשות שמציע חבר

הנוסח שהצענו, אני כן רוצה להבהיר לוועדה, הוא לא מתייחס למועד אלא לרמות המס. גם כאשר הבקשה תהיה בעתיד - - - גם אם תוגש בקשה לשנת 2019 והיא תתייחס לשנת 2018. בדיוק. על מנת לייצר שוויון. תודה רבה. מי בעד השינוי שנעשה בחוק הזה כפי שהקריאה היועצת המשפטית? מי נגד? מי נמנע?

ההצעה אושרה. אנחנו נעלה את זה בעזרת השם למליאת הכנסת. הישיבה ננעלה בשעה 10:55.